בוקר אור, תציג את עצמך ופרוס את משנתך. אני מרכז בכיר מניעת עישון במשרד הבריאות. אני יכול לסקור מה קרה בנושא הזה. ביום האחרון של הכנסת העשרים, ב-31 בדצמבר 2018, החוק אושר. הוא פורסם ברשומות ב-8 בינואר ומאז התחלנו לספור את התכולה של סעיפים שונים בחוק. היו לו כמה פעימות, היו הוראות שנכנסו כבר במרס, הוראות שנכנסו ביולי, הוראות שנכנסו רק בינואר השנה וההוראות האחרונות נכנסנו לתוקף ביוני השנה. מבחינת החוק, אין ספק שהוא עשה מהפכה מאוד משמעותית. הוא בעצם מביא אותנו לאיזשהו יישור קו עם החקיקה המקובלת בעולם המערבי ובכלל ביחס לרגולציה על פרסום ושיווק של מוצרי עישון, מוצרי טבק ומוצרי עישון אחרים. זה אומר גם הסיגריות, הנרגילות וכל מה שקשור לטבק, וגם מוצרים נוספים שנכנסו לשוק של ההתמכרות לניקוטין, כמו הסיגריות האלקטרוניות ותחליפי עישון צמחיים למיניהם. השוק הזה מאוד התרחב ומצא כל מיני דרכים חלופיות בשנים האחרונות כדי להתמודד עם רגולציה. הוא מאוד התרחב והוא כולל לא רק סיגריות אלא גם מוצרים אחרים.

כחוק צופה פני עתיד, בעצם נותן מראש התייחסות לכל המוצרים השונים, גם אם הם מבוססים על טבק או לא. אני קורא לזה החוק שלנו, למרות שזאת הייתה הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת גליק וכבל. בכל זאת, זאת הצעה שמבוססת בעיקרה על הצעת חוק ממשלתית במסגרת התוכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו, החלטת הממשלה בנושא וההובלה של משרד הבריאות. אנחנו ניסינו כבר ב-2014-2013 להוביל את הצעת החוק הזאת באופן רחב יותר, שיכלול גם פרק של אכיפה, אבל אותה הצעה ממשלתית נעצרה ונתקעה ובסופו של דבר היא נמחקה. הוחלה עליה רציפות בכנסת הבאה ובסופו של דבר היא נמחקה ונפלה. לפני שהספקנו להוביל את ההצעה הזאת בגרסה מחודשת, נוצרה הזדמנות דרך ההצעה הפרטית של חברי הכנסת לשעבר גליק וכבל. המשרד תמך וסייע להוביל אותה לסיום מוצלח. לכן אני כן גאה להשתייך ולומר שזאת הצעה שלנו, כי היא באמת נעשתה במשולב עם קואליציה של ארגונים ובעבודה משותפת. ההצעה הזאת באמת עשתה מהפכה והיא מכסה המון תחומים. המהפכה הזאת כבר מורגשת בשוק, כי הרבה מאוד מהתחומים שהיא מכסה, נוגעים לנראות מבחינת איסור פרסום במדיות השונות ובנקודות המכירה. יש החרגות, כמובן החרגת הפרסום בעיתונות הכתובה ויש מגוון הוראות. החפיסות נראות אחרת כולן בצבע אחיד, חום ודוחה, עם אזהרה שגדולה פי שניים על כל מוצרי העישון למיניהם: גם סיגריות, גם מוצרי טבק וגם מוצרי עישון אחרים. הצבע החום נפגע ממך עכשיו. זה גוון מסוים של צבע חום. אני רגיש לחום כי אני בא מהנגב. זה לא חול נגב. זה חום ירוק כהה. הוא צבע אחיד לא רק אצלנו אלא בעולם. כל המדינות שמיישמות את אותה מדיניות של עיצוב אחיד, משתמשות באותו גוון של צבע. הוא בהחלט צבע דוחה מתוך מטרה מאוד ברורה. החוק הזה עשה הבדל מאוד משמעותי בנראות גם של מוצרי העישון וגם מבחינת איסור פרסום. גם בנקודות המכירה היום אתה כבר לא רואה קיר צבעוני של סיגריות. גם הצבע החום של החפיסות של מוצרי העישון גם הן חייבות להיות נסתרות בהחלט עזר לנו להרחיק את העישון או להסתיר אותו מהאופן הבולט שבו הוא היה מוצג קודם. הוספנו גם כמה מנגנונים שמאפשרים בקרה על היישום של החוק, למשל כל מנגנוני הדיווח למיניהם. חברות מוצרי העישון מחויבות היום להעביר דיווח שנתי על כל פרסומת שהם עשו, באיזה עיתון, באיזה עמוד, באיזה גודל המודעה ואיפה התפרסמה מודעת הנגד, אותה מודעה שמשרד הבריאות קובע, שצריכה להיות בגודל זהה למודעת הפרסומת באיזה עמוד, באיזה עיתון, באיזה שטח. את הדיווח הזה הם מעבירים לנו פעם בשנה ואנחנו גם מפקחים על זה באופן יום-יומי דרך חברת יפעת תקשורת, שמעבירה לנו דיווח יומי על כל פרסומת, כך שזה מאפשר לנו בקרה על היישום של הסעיף הזה. יש דיווח נוסף שהם מחויבים להעביר פעם בשנה לגבי תכולה ופליטה ממוצרי עישון. זה החל ביוני השנה ועבר רק חודש וחצי מאז שזה התחיל, ואנחנו כרגע מרכזים את כל הדיווחים שהתקבלו ומפטלים בזה. הדיווח כבר הועבר פעם אחת? כן. הדיווח הועבר למשרד הבריאות. על פי החוק, הדיווח הזה יהיה גם נגיש לציבור אחרי שנעבור, נראה ונטפל בכל מיני נושאים שקשורים לסודות מסחריים, שהחוק מספק איזושהי הגנה לחברות מוצרי העישון. אנחנו צריכים לוודא שאין שם חשיפה של סודות מסחריים. לנו יש את כל המידע ואנחנו נראה מה אפשר מתוכו להנגיש לציבור, כמו שאנחנו נדרשים. גם לגבי הפרסומות, אנחנו מדווחים את זה פעם בשנה. יש את דוח שר הבריאות על העישון והוא כולל את כל המידע על הוצאות על פרסומות של חברות מוצרי העישון. שם אנחנו מפרסמים את הנתונים באופן שבו החוק דורש מאיתנו לפרסם את זה, לא פר חברה אלא באופן מרוכז. יש כמה מנגנונים בחוק שמאפשרים לנו בקרה. אנחנו נמצאים היום בתהליך מאוד משמעותי של רפורמה של רישוי עסקים, במה שקשור למפרט האחיד ולהקלת הרגולציה. זה הולך להיות מנגנון מאוד משמעותי מבחינתנו של אכיפה, כי הרפורמה ברישוי עסקים והמפרט האחיד יחולו על כל מקום שמוכר מוצרי עישון. העמידה בדרישות החוק השונות תהווה תנאי ברישיון העסק. באופן הזה, בית עסק שלא ישמור על החוק ועל כל ההוראות הרלוונטיות, יהיה ניתן להפעיל מולו סנקציה שיכולה להגיע עד לשלילת רישיון עסק.

מי יפעיל? למי סמכויות האכיפה? באופן ספציפי, לגבי המפרט של רישוי עסקים, זה באחריות הרשות המקומית ובשגרה הם דואגים לעבוד מול העסקים. זהו אותו מנגנון של רישוי ופיקוח על כך שהעסקים עומדים בדרישות הרגולטוריות השונות כיבוי אש, ממשלה, ביטחון, תברואה וכדומה. בחלק מהרפורמה ברישוי עסקים גם הכנסנו את כל הדרישות של החקיקה שנוגעות לחוק הזה ולחקיקה נוספת רלוונטית. גם לשכות הבריאות שלנו, פקחי בריאות הסביבה וגם הפקחים של רישוי עסקים בתי עסק שלא יעמדו בהוראות החוק, בין אם אנחנו ראינו את זה ובין אם קיבלנו תלונות מהציבור, אפשר יהיה לבדוק את אותן תלונות או הפרות ולהתחיל תהליך של אכיפה דרך מנגנון רישוי עסקים, שהוא מנגנון מאוד משמעותי. אנחנו רואים את זה היום גם באכיפה בנושא הקורונה. הוא מנגנון איכותי ואגרסיבי כשמדובר באגרת רישוי עסק ובאגרת שילוט. בתוך עמי אנוכי יושב. אני לא מבין מה הציפיות שלך מאכיפה לפי חוק רישוי עסקים. אתה מבין, כבודו, מר פינדרוס? אם וכאשר יהיו הפרות של פרסום שלטים בניגוד לחוק, למשל, אי-הצגה של מוצרי עישון, הפרות של שילוט איסור מכירה לקטינים או שמוכרים לקטינים, תהיה למשרד הבריאות מול הרשות המקומית אפשרות לפעול במסלול הזה, דרך המנגנון של רישוי עסקים, כולל אפילו להסיר את הרישיון שאנחנו נותנים, את האישור שלנו לרישיון העסק במרכיבים שעליהם אנחנו אחראים. זה מנגנון שהוא מאוד משמעותי והוא בהחלט מהווה גורם מרתיע. כרגע זה נמצא עדיין בתהליך ואני מקווה שזה יסתיים ממש בימים או בשבועות הקרובים, אחרי תקופה ארוכה של עבודה בנושא הזה ושדרוג שלו, בהמשך לתיקון החוק. גם אתם הייתם בתקופה של ממשלת מעבר במשרד? הוועדות לא עבדו, אבל אתם? החוק מ-2019.

לדרגים המקצועיים אין משמעות מבחינת בחירות.

הבנתי, רק שאלתי. אנחנו שנה וחצי אחרי כניסת החוק לתוקף. זאת השאלה. אנחנו שנה וחצי אחרי כניסת החוק לתוקף ואתה עדיין בהתארגנויות.

לא, לא. אני אבהיר. החוק, כמו שהוא נוסח באופן מאוד מכוון וברור, ניתן ליישום מלא מהרגע הראשון, והוא לא נדרש לשום תקנות כדי שאפשר יהיה להפעיל את אותם סעיפים שהתכוונו להפעיל. היו נושאים שעדיין לא היו בשלים מבחינת החוק והם כן דורשים תקנות. למשל, לציין את ההפניה לגמילה מעישון, לשים את זה על כל חפיסה כך שכל מעשן יראה מול העיניים את מספר הטלפון של מוקד הגמילה. מר גבע, תודה רבה בשלב הזה. היועץ המשפטי של הוועדה רוצה לשאול אותך שאלה. לאחר מכן אני אתן את רשות הדיבור ליועצת המשפטית של המשרד שביקשה להוסיף דברים. מר גבע, כמו שאתה בוודאי יודע, החוק כולל הוראות רחבות הרבה יותר מאשר הוראות שנוגעות לעניין של עסקים או פעילות של עסקים.

מי בדיוק אמור לאכוף את ההוראות האלה? למשל, לעניין הפרסום בעיתונות המודפסת והמודעות שמשרד הבריאות מחייב לפרסם בעיתונים כנגד הפרסומות למוצרי עישון.

זה בעצם דיון ראשון וזה המקום לברך את הוועדה. הוועדה הזאת עשתה עבודה בוא ניקח אחריות קולקטיבית אחורה. אני באמת רוצה לציין את יהודה גליק שיושב כאן ואת חברי הכנסת שכבר לא נמצאים: איתן כבל, דב חנין, יעל גרמן. אייל בן ראובן. אייל בן ראובן. באמת הייתה כאן עבודה מדהימה על החוק הזה. אנחנו נמצאים כאן סוף סוף אחרי שלוש כנסות בדיון ראשון, שאמור לפקח על היישום ועל הכניסה לתוקף. אני יכולה להגיד סתם משיטוט ברחוב, שהנושא של הקופסאות האחידות והנושא של ההצגה בקיוסקים אכן קורה ועובד, לפחות ברוב המקומות שאני רואה כעוברת אורח. לגבי שאר הדברים, אם תוכל לדווח לנו. היועץ המשפטי נגע בקצרה בסעיפים המרכזיים של החוק מבחינת פרסום, הצגה ואכיפה. מה קיים ומה לא קיים בעבודה שלכם, שנוכל להבין באופן הכי ברור. זאת מהות הסקירה שאתם אמורים לתת היום. הוא נתן סקירה מה החוק כולל, הוא לא אמר מה עובד ומה לא. כי הוא ידע שחברי הכנסת התחלפו ורק תמר זנדברג נשארה פה. בבקשה. אני אשלים לגבי שני הנושאים. הראשון, לגבי כל מה שקשור לפרסומת נגדית ולפרסום בעיתונים. כמו שאמרתי, יש את חובת הדיווח השנתית שאנחנו מקבלים, וזה פעם בשנה. אומנם זה דיווח משמעותי עם הצהרה והכול, ולכן הוא מאוד מקיף. אני מקבל טבלה שמסכמת את כל הפרסומות של כל יבואן או משווק של מוצר כלשהו, עם פירוט פר מודעה ברמת המקום וגודל המודעה. זה נותן לי יכולת פיקוח רטרואקטיבית. גם ברמה היום-יומית אני מקבל בכל בוקר דיווח על כל פרסומת שמופיעה בעיתון, באיזה מקום ובאיזה עמוד והאם הייתה או לא הייתה מודעת נגד. זה מאפשר לי גם דיווח ישיר. בשבוע שעבר,

קיבלנו תלונות על שני עיתונים של החברה החרדית, שבהם היו פרסומות למוצרי עישון ופרסומות נגד, אבל לא בצמידות כמו שדורש החוק. באמת בדקנו את הנושא, פנינו לאותן מערכות והבהרנו את החוק. דרשנו שזה לא יחזור על עצמו. אני יכול להגיד שיש אכיפה של הנושא הזה ברמה יום-יומית כי זה פשוט יחסית, אין לי עשרות אלפי נקודות מכירה. יש פה בסך הכול כמות קטנה של עיתונים ואני מקבל עליהם דיווח יומי. חיים, בוא נתרכז בסיכום הסקירה שלך בשאלה. תאמר לוועדה מה עוד צריך להשלים אם צריך להשלים מטלות שהחוק חייב אתכם. חוץ מהפרסומות, שזה קל יחסית כי יש לי מעט גורמים שיכולים לעבור עבירות אין הרבה עיתונים וקל לפקח עליהם נזכיר גם את נושא עיצוב מוצרי העישון. רובם המוחלט של המוצרים מיובאים וכך, בשיתוף פעולה עם המכס, עוד במעמד היבוא ולפני שזה נכנס לשטחי הארץ, כשזה עוד במחסנים, אנחנו יכולים לטפל בזה. רק אתמול בשיתוף פעולה אסרנו משלוח של כמות משמעותית של טבק, שלא סומן כנדרש גם מבחינת היצוא וגם מבחינת האזהרות. בגלל שזה עובר דרך מנגנון נוסף של יבוא ויש פיקוח של המכס, שיתוף הפעולה מאפשר אכיפה יעילה. אני אוסיף ואומר שאין לנו מנגנון אכיפה לחוק הזה. הוא חוק משנת 83' ואז לא הוכנס לו מנגנון אכיפה. אומנם בתיקון הממשלתי הייתה הצעה למנגנון אכיפה, אבל בהצעה הפרטית, כמו שהיא בסוף הוגשה ואושרה, לא הייתה התייחסות לנושא אכיפה. נכון להיום אין תקנים, אין מנגנון שמאפשר את כל הנושא של אכיפה מינהלית עם עיצומים וקנסות. אין לנו את המערך המשפטי המגבה, אין לנו את מערך הגבייה של זה, וגם אין לנו התקציב שמוקדש לזה. לכן, החוק כרגע לא רלוונטי מהבחינה הזאת שהוא לא נותן את הסמכויות. את זה אנחנו יודעים. ביקשתי לדעת איזה מטלות לא השלמתם עם החקיקה. החקיקה, כמו שהיא, מאפשרת יישום של הכול. עכשיו אנחנו עובדים על תקנות לנושא של סימון ההפניה למוקד הטלפוני לגמילה מעישון על החפיסה, שזה דורש תקנות; אנחנו עובדים על נושא של סידור השילוט בנקודות המכירה.

החוק הוא מ-2019 עוד מעט מסתיימת 2020 ואתה אומר לי "אנחנו עובדים"? כשמשרד ממשלתי אומר לי שהוא עובד, אני מסתכל על 2025. אני מדגיש שוב שהחוק, כמו שהוא חוקק מאפשר יישום מלא של כל הנושאים שהיו רלוונטיים וכשירים ליישום, והם נוסחו בצורה כזאת בחוק, שהם מאפשרים יישום מלא מהרגע הראשון. לשר ניתנה אפשרות להתקין תקנות כדי ליישם דברים נוספים. ניתנה אפשרות או שהוא נדרש להתקין תקנות? יש בניסוח משפטי רשאי או חייב. יש דברים שבהם לשר ניתנה אפשרות לתקן ולהוסיף, למשל איך ייראה מספר הטלפון, באיזה עיצוב ישימו אותו על החפיסה. זה משהו שנדרש לאשר בתקנות. מר גבע, בשלב הזה נעשה פאוזה. היועצת המשפטית רצתה להשלים משהו ונפתח את הדיון. אם נצטרך אותך, אתה איתנו כאן.

היועצת המשפטית של משרד הבריאות. חיים כבר פירט את הדברים האמורים. אל תחזרי על מה שהוא אמר באריכות. תדברי על מה שהוא לא אמר. אני אדבר בקצרה על חוק רישוי עסקים. בימים הקרובים אנחנו נפרסם להערות הציבור מפרט אחיד של פריט 614 בצו רישוי עסקים. זה בעצם הפריט שמסדיר את כל הנושא של חנויות למוצרי עישון וטבק. אלה המקומות שבהם אנחנו רואים יותר הפרות מאשר על אריזות אחידות. אנחנו כמעט לא רואים בשוק אריזות שאינן אחידות. ההפרות העיקריות הן שם וזה מה שיאפשר לרשות המקומית לאכוף את כל הפירוש של החוק על ידי פקחים מקומיים, עד לרמה של ביטול רישיון העסק של המקום. זאת התוספת שלי לעניין.

איתי עצמון, בבקשה. הקושי ביישום החוק, כפי שחברי הכנסת כבר הבינו, איננו נובע מתקנות שלא הותקנו עדיין. זה נכון שבחוק עצמו יש כמה וכמה הוראות שמסמיכות את שר הבריאות להתקין תקנות בנושאים שונים, אבל עיקר הוראות החוק בהחלט ניתן ליישום גם ללא תקנות. הבעיה המרכזית בחוק הזה, והדברים עלו גם בעת הדיונים בכנסת העשרים, היא למעשה היעדר סמכויות אכיפה ופיקוח של משרד הבריאות. האכיפה היחידה שקיימת כרגע בחוק היא אכיפה פלילית וכולנו מכירים את המורכבות של ההליך הפלילי, משך הזמן והעלויות שהוא כרוך בהם.

כל עוד אין סמכויות פיקוח ואכיפה למפקחי משרד הבריאות ואין אכיפה מינהלית, כלומר סמכות של גורם במשרד להטיל עיצומים כספיים על הגורמים שמפרים את הוראות החוק, אני חושש שתהיה בעיה באכיפת החוק הזה. תודה. נפתח את הדיון ברשותכם, חברי הכנסת. ניתן את רשות הדיבור לסירוגין חבר כנסת ואחריו אורח. נתחיל עם תמר זנדברג, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, התחלתי קודם ואמרתי שהחוק הזה הוא חוק היסטורי. הוא חוק מאוד מאוד חשוב ודרמטי. הוא למעשה בא להקפיץ את ישראל מדרגה מאוד משמעותית ממאבק בעישון שהלך והתקדם עד שלב מסוים, בערך עד שנות השמונים ושם נתקע. ישראל הלכה ופיגרה מאוד אחורה אחרי מדינות העולם, בוודאי אחרי העולם המערבי המתוקן, מבחינת החקיקה שלה נגד עישון. בינתיים העולם התקדם בצעדים וישראל התבחבשה מאוד עד אותו יום בדצמבר 2018,

עשתה קפיצה מאוד משמעותית ובעצם יישרה קו בכמה נקודות חשובות: 1. הנושא של האריזות האחידות. 2. הנושא של ההצגה בקיוסקים. 3. הנושא של הפרסום, ו-4. הנושא של שיווק בנקודות מכירה, בכל מיני אירועים, בקמפוסים ובדברים מן הסוג הזה. צריך כבר עכשיו לומר, ויכול להיות שזה יעלה בהמשך הדיון, שהנושא של השוואת הסיגריות האלקטרוניות למוצרי העישון הרגילים בעצם הושווה בחוק הזה בהתאם לסטנדרט הבין-לאומי. החוק שם היום סיגריה אלקטרונית כמוצר עישון לכל דבר שכלול בחוק. הדבר היחיד שלא נכנס ונשאר פתוח עד היום הוא הנושא של העיתונות הכתובה, שנותר פה כבר שנים. שוב, לא נפתח את זה כרגע. החוק עשה קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה לציין שוב לפרוטוקול את הקואליציה המאוד חריגה של חברי כנסת שהתאספו כאן מול כוחות חזקים באמת. היו כאן דיונים משמעותיים מאוד וכולנו מכירים את האופן התמנוני והמאוד מאוד מתוחכם. תמר, אנחנו ביום רביעי וחמישה ל-11 זה שעה קשוחה. כן, סליחה. בכל זאת, זה באמת רגע היסטורי אל מול האופן המאוד תמנוני ומתוחכם שלפיו חברות הטבק עובדות ומנסות להחדיר מכל כיוון את עצמן. עכשיו אנחנו בדיון ראשון של מעקב ואני מודה שלא הצלחתי להבין מדברי הפתיחה של משרד הבריאות מה עובד בחוק הזה ומה לא. להתרשמותי, אם הבנתי ממה שאמר חיים גבע הספיל - - - שהוא מקבל דיווחים. מה עושים עם הדיווחים? אנחנו לא יודעים. א', מה אופי הדיווחים. הנושא של הפרסומות יש מודעה מקבילה לכל פרסומת? אין מודעה מקבילה? האם הפרסום באינטרנט שנכנס כנושא מאוד משמעותי עובד במלוא העוצמה?

הוא דיבר על היבוא כדבר שעובד. מהתבוננות בקיוסקים אני גם התרשמתי שזה עובד, אבל האומנם?

עוד לפני שהגענו לסמכויות הפיקוח, הדיווח עצמו. האם הולכים ורואים איזה אחוז מהקיוסקים עבר להצגה - - - יש קיוסקים היום? אני חושב שעברו לפיצוציות. רק רציתי לדעת אם אני מעודכן. כן, פיצוציות.

האם בהיעדר סמכויות האכיפה שהוזכרו כאן על ידי היועץ המשפטי היה מעבר וולונטרי לעבודה לפי החוק בקיוסקים? לשם כך צריך סמכויות פיקוח, סמכויות פיקוח ואכיפה. המפקחים של משרד הבריאות, לו היו מוסמכים לפי החוק, היו אמורים לעבור ולערוך בדיקות פיקוח,

האם בהיעדר הסמכויות האלה אין לנו מידע? כמי שלא היה פעיל בחקיקה בסוף הכנסת העשרים, עולה הרושם כאילו לא השלמתם את החקיקה, או שהיה לחץ לא להכניס את זה. לא חשבתם על זה? הבנתי, תודה. לא שאלתי בשביל לקבל תשובה. תמר, בואי נסכם ונעבור הלאה. לסיכום, אני חושבת שהחוק הזה הוא קפיצת מדרגה באמת משמעותית ברמה הנורמטיבית. מהתרשמותי הוא גם קפיצת מדרגה בפועל, כלומר יש שינוי. אני רואה שינוי. השאלה, ואני לא רוצה התייחסות אליה עכשיו, היא אם מישהו יודע לומר לי אם נבדקו מגמות המסחר,

בדיוק. מה שחסר לנו כרגע זה נתונים. האם החוק השיג את תכליתו? מה שחסר לנו כרגע זה נתונים בכל סעיפי החוק, איפה השיג ואיפה לא השיג. ואיפה שלא השיג, מה צריך בשביל להשיג.

יש לנו אורח שהוא גם חבר כנסת לשעבר, יהודה גליק,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ואני מודה לך על כינוס הדיון. אני מודה גם לכל חברי הכנסת שלמרות עיסוקיהם, כולל חברת כנסת שמועמדת היום לתפקיד, מצאה זמן לבוא לדיון הזה. אני מברך אותה על כך ואני מברך את כל המשתתפים.

אני רוצה להבהיר בקצרה על מה אנחנו מדברים היום. תבינו שגם אם מספר המתים מהקורונה בישראל יכפיל את עצמו בשנה הקרובה, אנחנו עדיין פחות מ-10% מהמתים מעישון.

אנחנו עומדים היום על 350 מתים, פי שניים זה 700, שזה פחות מ-10% - 8,000 איש מתים בישראל מדי שנה מעישון. רק בשביל התמצית: 30% מהמתים בישראל הם מסרטן, 16% מדום לב פתאומי,

רק 5% מתאונות, רק 2% מטרור וצה"ל וכולי.

את נתונים הם מניתוח של אישה מאוד מרשימה שעברה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנה האחרונה. אישה ממש מרשימה, במקרה היא אשתי. אלה הנתונים לגבי המוות בקרב אנשים צעירים בישראל. אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו פה ולומר כמה הערות מאוד נקודתיות.

אני באמת לא מבין למה הדרג שמגיע ממשרד הבריאות, עם כל הכבוד לחיים גבע וליועצת המשפטית, אני חושב שהיה צריך לבוא דרג קצת יותר גבוה, אבל לא ניכנס לזה.

הרי ביקשנו ממונה לעניין האכיפה. בסדר, זה פחות חשוב. כשאנחנו היינו פה שאלנו לגבי אכיפה. אמרו לנו: השתגעתם? לא יכול להיות שהמשטרה תתערב באכיפה. לא יכול להיות שהרשות המקומית, עם כל בעיות החניה,

כשמגיעים למסכות על ילדה בת 13, המשטרה כן יכולה לאכוף.

כשמגיעים לעניינים של התקהלות, המשטרה כן יכולה לאכוף.

כשמדובר פה על משהו שהוא פי כמה וכמה הורג,

תעשיות הטבק הן תעשיות רצח

וזה אומר שילד בן 14 יכול להיכנס ולקנות סיגריה ואף אחד לא יבקש ממנו תעודת זהות. בארצות הברית באותה תקופה, דצמבר 2019, נכנסה חקיקה שהעלתה את הגיל של מכירת סיגריות ל-21. בישראל, משרד הבריאות לא עשה את זה. נא לסכם, יהודה. המודעות בעיתונים אנחנו בחקיקה, בין אם אהבתי ובין אם לא אהבתי, נתנו מתנה של מיליוני שקלים למשרד הבריאות. נתנו מיליוני שקלים. אתה יודע כמה עולה מודעה בעיתון? הם בזבזו את הכסף הזה. במקום לכתוב במודעות כמה זה רע וכמה זה רע כולם יודעים שזה רע, למה לא פרסמו,

את יכולות הגמילה? שינצלו את המודעות האלה לפרסם איך אפשר לגמול. אתם יודעים ש-70% מהאנשים שמעשנים רוצים להפסיק לעשן, אבל הם לא יכולים. אז תנצלו את המודעות. האם יש גוף מקצועי במשרד הבריאות שדן והחליט מה יהיה במודעות ומה לא יהיה במודעות? אני חושב שהעניין הזה מאוד מאוד חשוב. הזכירו פה את חברי הכנסת ואני רוצה להודות לארגונים: המיזם למיגור עישון, האגודה למלחמה בסרטן ולוועדת הכלכלה שבאמת עשו עבודה מאוד מאומצת.

גם הפיצוציות הכניסו את הנושא וזה ייאמר לזכותם. רווח צדדי של העובדים בפיצוציות הוא שהם למדו לקרוא אנגלית. הפיצוציות הכניסו את החפיסה האחידה; הכניסו ארונות, אבל הארונות האלה פתוחים בהרבה מאוד מקומות כי אין אכיפה. זה מה שקורה. אני חושב שבעניין הזה אנחנו צריכים שתהיה אכיפה וזה לא תפקיד משרד הבריאות. מי התנגד לאכיפה? הרשויות התנגדו ואמרו שאי אפשר, המשטרה התנגדה ואמרה שאי אפשר, משרד הבריאות אמר שיהיו פקחים אבל זה לא נכון. אין פקחים. הפרוטוקול הבין אותך. אני הבנתי. הלכתי לשר האוצר דאז כחלון והשגתי 15 מיליון שקל תוספת למלחמה בעישון, אבל הוא לא הסכים להעסיק פקח אחד. לא הוסיפו פקח אחד למשרד הבריאות. תודה. אימאן, בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני לא הייתי קודם, מטבע היותי חדשה כאן, אבל אני מברכת על החוק הזה כחוק בריאותי משמעלה הראשונה. את אישה אמיצה. החברים שלך לא באו היום. אני אגיד את מה שאני מאמינה בו. כל הכבוד. אני גם מאלה. זה חוק בריאותי ממעלה ראשונה. זה גם חוק כלכלי וחברתי. אני רוצה להדגיש שהייתי מצפה לשמוע כאן נתונים לפני ואחרי החוק כדי לדעת למדוד באמת מה היה אפקטיבי, מה צריך להוסיף, מה צריך להוריד ובמה צריך להחמיר. נושא האכיפה הוא עניין מאוד מרכזי בכל הסיפור הזה. בנושא האכיפה, אני רוצה להגיד למה צריך להחמיר. בעיניי, יש אנשים שניזוקים מהעישון והם בכלל לא מעשנים. כל המעשנים הפסיביים. אנחנו כרשויות צריכים לדאוג לאותם אנשים במיוחד תינוקות, כשאנחנו יודעים כמה עישון מזיק לתינוקות וכמה יכול ליצור אצלם בעיות שיכולות להימשך זמן ארוך. אני רוצה להתייחס לנקודה אחרת בנושא האכיפה. אני מבינה שנושא האכיפה ממש בעייתי. אני רוצה להגיד גם כעובדת סוציאלית וגם כמנהלת מתנ"ס, כבודו מדבר על איסור מגיל 14. אני רואה ילדים בני שמונה ועשר שמעשנים. הנושא של הפיצוציות הוא ממש פיצוצייה שיש בה חומר נפץ. אנחנו יודעים ושותקים מה יש בלילה באותם מקומות. תודה. באוכלוסייה הערבית הבעיה חמורה פי כמה. נמצא איתנו נציג לשכת המסחר בירושלים. אני נשיא לשכת המסחר בירושלים. ברשותך, אני אעביר את רשות הדיבור ליושב-ראש הענף, שיציג נתונים מקצועיים, ולאחר מכן אני אגיב על הדברים. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, קודם כל אני מבקש שיזמנו אותנו לישיבות כי אנחנו היחידים שמנסים להגן על הנושא של הפיצוציות. אנחנו מבקשים שיזמינו אותנו לדיון. אחרי הדיון תיגש לצוות ויסבירו לך איך עושים את זה בצורה מקצועית. בבקשה, אדוני. אני מקבל את מה שאמרת.

אני שומע פה את האנשים

אני שומע דברים שהם משמועה. בעלי הפיצוציות בארץ מקבלים כל דבר. הקשבתי לבחור ממשרד הבריאות ואני רואה שמחפשים סתם דברים.

תצאו באופן אקראי לעשרים מקומות שתבחרו בארץ. שיראה לי איפה יש ילד בן שמונה שמעשן סיגריה. באיזו חנות זה לא מוצג נכון? איזה שילוט בחנויות? רגע, רגע. מי שמלקט בארוחה, לא נשארת לו מנה וכל אחד נותן לו קצת. בסוף הוא אוכל יותר מאלה שקיבלו. תקשיב, היה שר מוערך, והוא עדיין שר, שכל הקריירה הולכת להישכח לו על מילה אחת שהוא אמר, שנקראת חרטא. יזכרו לו את זה לכל החיים, אתה יודע למה? קח בחשבון שלא בהכרח איפה שאתה חי ומה שאתה רואה, זאת המציעות. קח הנחת עבודה לכל החיים סליחה שאני אומר לך את זה. אל תבוא ותגיד לי: איפה ראיתם ילד בן שמונה שמעשן? אתה רוצה שאגיד לך שראיתי? זה לא סיסמאות. אתם מכלילים את כל השוק וזה לא נכון. פיצוצייה היא לא פיצוץ. זה עמך. אסור לקרוא להם פיצוץ. זאת מילה מאוד חמורה שאמרתם פה. מכובדי, אתה רוצה לנהל דיון? אני רוצה לנהל דיון. מותר לכל אחד להגיד מה שהוא חושב ומה שהוא רואה. אני מבקש מלשכת המסחר לתת לנו נתונים, אם יש לך.

כל בעלי העסקים בארץ, לא מאהבת מרדכי, קיבלו את הכול מוגמר. הם מקבלים ארונות אלה לא ארונות אלא מתקפלים.

אין מקום שאפשר לקנות בו סיגריות דגם הישן, אז כולם עומדים בזה, אם הם רוצים או לא רוצים. שילוט לא קיים בחנויות. יש היום עלייה של קרוב ל-30% במכירת סיגריות וקל לכם לבדוק את זה. יש עלייה של כמעט 30% במכירת סיגריות בארץ. הסיגריות האלקטרוניות כמעט כולן נעלמו מהשוק. ממה נובעת העלייה?

תבואי, אני אתן לך נתונים. היו כמה טעויות גם בוועדה בכנסת, ואני אסביר אותן. בנושא הטבק הקפיצו את המחיר וגרמו לאנשים לעשן יותר. אנשים היו קונים טבק,

עד שזה הקפיצו את המחיר במאה אחוז ואז כולם ירדו מזה. אני רואה את המכירה של הסיגריות. היום יש עלייה של 30% וכל יבואן יכול להגיד לך את זה. קל לכם לבדוק את זה. תשאלו את רשות המסים והם יגידו לכם כמה סיגריות נכנסות לארץ. זה קל. יש למעלה מ-30% עלייה וזה המון כסף. אנשים מעשנים יותר ורואים את זה. אני מבקש לומר משהו לסיום, אין משהו שאפשר לאכוף. אם עושים משהו לא חוקי ותמצאו מישהו, תתקפו.

אתם מכירים את גדי לוי ורונן סלומון? הם נרשמו לדיון. אין להם רוח הקודש. אני מצר על כך, הם קולגות שלנו בתל אביב. אני ארשום את זה לפניי כדי לקחת את זה בכובד

אדוני וחברי הכנסת שמעו פה דברים מדם ליבו של בעל עסק. אני לא צריך לספר לכם מה המצב של בעלי העסקים. למען גילוי נאות, אני אגיד לאדוני שאנחנו לא היינו בעד החוק וחשבנו שצריך לייצר תהליכים אחרים. אדוני, אי אפשר להפיל על הכתפיים של העסקים את החינוך במדינת ישראל. אני כואב את הכאב של המתים, אני כואב את הכאב של אנשים שמגיעים לרמות האלה. ילד בן שמונה שמעשן, מבחינתי זה מזעזע כמו שזה מזעזע כל אחד. אני אומר משהו קצת בציניות כדי שתבין, המסחר לא נפגע. אם הייתה עלייה במסחר בסיגריות או פגיעה במסחר בסיגריות, הייתה עלייה בבתי המרקחת והתרופות שהם צריכים, או אצל מערכות הבריאות הפרטיות או הציבוריות. אבל זה בציניות, כפי שאמרתי לך. אתה יודע,

שכל שינוי מחייב התארגנות, כל התארגנות מחייבת הוצאה כספית. אנחנו צריכים להבין שמאחורי כל אמירה או כל חוק או כל תקנה שאנחנו מתקנים פה יש בני אדם שצריכים להחיל את זה. בסופו של דבר מדובר גם בעסקים. אני לא צריך לספר לך ואתה יודע את זה אני יודע שאתה יודע את זה שלבעלי העסקים זה לא דבר פשוט. אמרתי בגילוי נאות שאנחנו התנגדנו וחשבנו שצריך להחיל דברים אחרים, אבל יושבים לפניך אנשי חוק,

מרגע שתיקנו את התקנות, שמעת את ידידי כולם ישבו כך. חבר הכנסת המכובד, אני חושב שצריך לקחת את הדברים בפרופורציות ולראות באופן מפוכח על מי מחילים את האחריות. אי אפשר שכל האחריות תיפול על העסקים וכשרוצים להחיל דברים, נותנים פרק זמן. אני מחוקק פה לא מעט חוקים יחד עם שותפים לא אני באופן אישי אלא יוזם תהליכים למען שיפור תהליכים, שיהיה יותר טוב לכולם. נותנים פרק זמן של התארגנות מסודרת. כל הפיצוציות התארגנו ועכשיו רוצים לייצר תהליך של אכיפה בזמן הזה, מבלי לתת להם - - - רק שאלנו, עוד לא ייצרנו כלום. אני חושב שצריך להפעיל שיקול דעת. אין שום בעיה, צריכה להיות פה אכיפה כמו כל דבר במדינת ישראל. לא צריך להחיל את האחריות על העסקים, וצריך להבין שיש פה גם מערכת חינוך שצריך להחיל עליה. יש פה מדינה שצריכה לקחת אחריות ואם מחילים חוק מסוים, צריך לתקצב אותו. שנית, כשרוצים להחיל איזשהו תהליך, צריך לתת פרק זמן להתארגנות. היה להם פרק זמן ארוך.

אני חושב שהרציונל שנעשה בהגנת הסביבה, כל המזהם משלם, כל המרעיד משלם. אני יכול להסכים איתך שהעלויות לא יהיו בקצה; העלויות יהיו בתחילת המשפך. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. מורי ורבי, יושב-ראש הוועדה, מכיוון שאני חדש בחוק הזה בהחלט, ואני אחד מהנהנים מהחוק,

אני מודה שעישנתי הרבה שנים והפסקתי לפני עשר שנים. התחלתי לעשן בחזרה לפני כמה שנים, לצערי הרב. עובדתית, ואני מסתובב בכל הארץ, לא תמצא חנות עם סיגריות גלויות.

אני מסתובב בארץ וגמעתי כמה אלפי קילומטרים בשנה וחצי האחרונות בשלוש מערכות בחירות, ואין חנות שיש בה סיגריות גלויות. תאמין לי, אתה מסתובב בקניון ואתה צריך לעבור חנות-חנות לשאול אם הוא מוכר סיגריות. פיצוציות אתה מקווה שכן, אולי יש לו מוחבא או בארון. אין סיגריות גלויות וזאת האמת. לנושא הפיקוח, אני חייב לומר לך כמי שבא מהרשויות המקומיות, שזה צריך להיות על הרשות המקומית במסגרת רישוי העסקים שלהם. הם הקצה, הם האנשים שנמצאים בשטח. בסופו של דבר, רשות מקומית יכולה, יש לה את הכלים. העסק נמצא איתה בקשר כל הזמן. כמו שאמרת קודם, גם בנושא הארנונה, גם בנושא החניה, גם בנושא הפתיחה והרי גובים מהעסק גם אגרת שילוט. הייתי שם את הדבר הזה שהם מקיימים ממילא. אני לא יודע למה הם מתקוממים, כי הם מקיימים את זה. הייתי נותן לרישוי עסקים לפקח כי היום מקיימים את זה. בעוד שנה יתחילו שניים-שלושה לא לקיים כי הם יגלו שאין מי שמפקח על זה. היום הם עוד לא יודעים שאין מי שמפקח על זה אבל הם יידעו. שנית, אני לא הצלחתי להבין. אנחנו אמורים לשפר היום את התקנות? עוד לא, תלוי מה יהיו המסקנות. לדעתי, צריך למצות את ההליך שקורה עכשיו כי אנחנו לא יודעים מה המשמעות שלו. אני אומר את זה כמי שבא מהשטח, לא הייתי חלק מהחוק. לא הייתי משנה את זה. הדיוטי פרי הוא חלק מהתקנה?

זה נשמע לי קצת מוזר כי אנשים באים במיוחד לזה, אבל זה בסדר גמור. אני אומר דבר אחד, להטיל את האחריות על הפיקוח על הרשויות המקומיות כי הן נמצאות שם. זה לא עוד כוח אדם ושלא יבלבלו את המוח ולא שום דבר. הן נמצאות שם, הן עושות אגרות שילוט, הן עושות הכול. אני מייד אתן רשות דיבור לאורחים שלנו בזום. העלייה במכירה לא בהכרח אומרת שהייתה עלייה במספר המעשנים או בכמות המעשנים. אני מכיר בסביבה שלי מעשנים. בגלל רמת חיים גבוהה אדם יכול להדליק סיגריה לצורך של רגע או שניים. איך אומרים בלשון העם? לקחת שתיים-שלוש שאכטות ולזרוק את הסיגריה.

עד שאדם לא קיבל צבע חום ביד ולא נשרף החום הפלסטי של הפילטר, הוא לא היה עוזב את הסיגריה. היום יש רמת חיים גבוהה ולכן זה לא בהכרח מצביע על עלייה. הוא אמר לך את ההסבר. בגלל שהעלו את המס על המגלגלים, הם התחילו לקנות סיגריות במקום לגלגל. עורך הדין עמוס האוזנר, המועצה הישראלית

האדם הכי רגוע בתחום הזה, בבקשה. תודה רבה, אדוני. השאלה שאני הייתי שואל היא אם החוק כל כך טוב וכל כך מוצלח, למה כל כך רע? אתה רואה בכל העולם שכאשר העבירו חוקים, מייד העישון ירד. כאשר הביאו קופסאות אחידות, שם לא היה עישון כמעט בכלל. למה אצלנו לא? מכיוון שאצלנו, אדוני יושב-ראש הוועדה וחברי הוועדה, משרד הבריאות הוא משרד רגולטורי שאינו ערוך לפיקוח ולביצוע. הוא איננו יכול לפקח על הקורונה. הוא שולח אנשים אחרים, אלה לא הפקחים של משרד הבריאות שמפקחים על קורונה. רבותיי, כאן יש בעלי אינטרסים כבדים מאוד. מה כבודו ממליץ? אני ממליץ שהאכיפה של החוק לא תעבור לרשויות המקומיות מכיוון שאת זה כבר ניסינו בנושא של איסור עישון במקומות ציבוריים. שם כן נתנו להם את האכיפה, והם לא עושים כלום. לכן אני מציע שיוקם גוף מיוחד. מעמיסים על הסיגריות 6 מיליארד שקלים בכל שנה כך שכסף לא חסר כאן. צריך להקים גוף מיוחד במסגרת משטרת ישראל. עוד לא מצאנו פרויקטור לקורונה ופיקוד העורף עוד לא לקח פיקוד. אדוני, זה לא נושא מצחיק. 8,000 איש מתים בכל שנה מעישון. אני אומר את זה בצער. אני מבין את האמירה שלך צריך גוף שיתמקד רק בעשייה הזאת ויוקנו לו כל סמכויות הפיקוח, התקנים והיכולות. תודה רבה על העמדה הזאת. ד"ר יעל בר-זאב, בבקשה. תודה רבה על רשות הדיבור. אני רוצה להזכיר מה הייתה המטרה של החוק הזה. המטרה העיקרית הייתה להוריד את הנגישות של בני הנוער. אנחנו יודעים שבני נוער מתחילים לעשן בגילאים מאוד מאוד צעירים, ובסופו של דבר, מי שמתחיל לעשן מתמכר. ואלה חיים של סבל ועוני. כמו שחבר הכנסת הנכבד יצחק ציין, הוא בעצמו חזר לעשן. חלק מהמטרה היא גם לעזור למעשנים שכבר נגמלו לא לחזור, על ידי זה שהם לא רואים את הסיגריות, לא רואים פרסומות לסיגריות. זה מוריד את הסיכון לחזרה של מעשנים שכבר הצליחו להיגמל. בפועל, אנחנו רואים שהחוק היום לא מיושם. כשאני הולכת לפיצוציות ליד הבית עם הילדים שלי, רואים את הסיגריות. הארונות לא סגורים כמו שצריך, רואים פרסומות במסווה. אנחנו כל הזמן נלחמים וצריכים להיות כל הזמן מול השאלה האם זה מופיע בעיתון כמו שצריך או שאין בעיתון כמו שצריך? הם עשו את זה כמו שצריך? רק לפני כמה ימים ראיתי אתר אינטרנט שמפרסם עם תמונות של המוצרים.

אין למי לפנות. אני רוצה להתקשר,

אין למי להתלונן. מתלוננים במשרד הבריאות? אין לו סמכות. גברתי, משפט סיכום.

אני מסכימה עם עמוס שצריך ראייה מאוד מאוד רוחבית כי בחוק יש הרבה מאוד רמות שונות. יש רמות שהן בפיצוציות ויש רמה הרבה יותר גבוהה של העיתונות, ואי אפשר לפתור את זה רק ברשות או רק במשרד הבריאות או רק במקום אחד. צריך משהו הרבה יותר רוחבי. תודה רבה.

שירה כסלו, בבקשה. תודה רבה על זכות הדיבור. אני המנכ"לית של המיזם למיגור העישון. באפריל האחרון ערכנו סקר, שנה וחצי אחרי כניסת החוק לתוקף בנושא של איסור פרסומת. הסקר התקיים בקרב מדגם מייצג של בני נוער בגילאי 17-15 בחברה היהודית בדיוק הקהל שאליו החוק מיועד. שאלנו בני נוער היכן ובאיזו תדירות הם ראו פרסומות למוצרי עישון. אני מזכירה לכם שפרסומת אסורה למעט ההחרגה של העיתונות המודפסת. שלושה מקומות מובילים: 1. החנויות. 2. העיתונות המודפסת. 3. אינטרנט ורשתות חברתיות. בדיוק את אותה שאלה שאלנו גם ב-2018, לפני שהחוק נכנס לתוקף. מבחינת החנויות, התדירות נשארה אותה תדירות לפני ואחרי החוק. מבחינת העיתונות המודפסת, ובטח זה לא יפתיע אתכם, יש עלייה במספר הפרסומות שבני הנוער צופים ורואים. אני חושב שאם יש מוצר שלא זקוק לפרסום, זה הסיגריות.

חברי הכנסת עצמם אמרו בדיונים שזה מה שיקרה, כי אנחנו מכוונים לערוץ פרסום אחד שהשארנו. כן, אני חייבת לציין שיש ירידה קלה בפרסום באינטרנט וברשתות החברתיות, אבל קחו בחשבון שאנחנו לא רוצים ירידה. אנחנו רוצים שלא יהיה פרסום בכלל. דבר שני, שאלנו בני נוער איך הם משיגים את מוצרי העישון, כי החוק אומר שאסור למכור לקטינים מתחת לגיל 18. רק שתבינו, 35% מבני הנוער שמעשנים, למעלה משליש, רוכשים בעצמם בחנויות. בהשוואה לשנה קודמת ראינו עלייה של 37% ברכישה העצמית הזאת, לעומת 26% שהיו לפני שנה. התוצאה של חוק שלא נאכף נראית בצורה ברורה בנתוני העישון עצמם. נכון לאפריל 2020, לפני שלושה חודשים, 20% מבני הנוער בישראל כל נער ונערה חמישי בישראל מעשן. ונמשכת מגמת העלייה בשיעורי העישון של בני נוער בשלוש השנים האחרונות. לפני שנה היינו ב-15%, לפני שנתיים ב-12%. אם לא תהיה אכיפה לחוק הזה, הוא לא ייושם בזכות הרצון הטוב של חברות הטבק. אתם רואים איך הם מדברים כאן, ושיעורי העישון של בני הנוער ימשיכו לעלות. אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, ראשית צריכה להיות יחידה כמו שהמליצה התוכנית הלאומית במשרד הבריאות. יחידה בתוך משרד הבריאות שתאכוף גם מבחינת הרמה הלאומית, כמו העיתונות והדיווחים על התכולה, ויהיו גם פקחים ברשויות המקומיות. לא הרשויות המקומיות בהכרח, אלא פקחים ברמה ארצית שיוכלו לפקח על מה שקורה בחנויות. תודה. שבי גטניו. בוקר טוב, אני מנכ"ל העמותה לדמוקרטיה מתקדמת. קודם כל אני אברך את כבודו ואת מנהלת הוועדה לאה ורון על הדיון החשוב הזה. אני מקווה שזה דיון אחד מיני רבים שנקיים באופן סיסטמתי. אני פה בשביל להודיע שאתמול הוגש שוב החוק לביטול החרגת העיתונות הכתובה, מהחוק שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אני מקווה שכבודו יתמוך בקידום החקיקה הזאת ושישראל תפסיק להיות

אני לא בא מטעם האו"ם. אני בא להביע דעות. אני יודע. אני רק אדגיש לכבודו שישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש לה חוק איסור פרסום מוצרי טבק, ושכוחה של העיתונות המודפסת הצליח להחריג את העיתונות המודפסת מהחוק. אם רוצים אכיפה, זאת האכיפה האולטימטיבית פשוט להעביר את החוק שאתמול הוגש ואז נגמור את כל הסיפור של אכיפה על הפרות ואי הפרות, על משהו שלא היה צריך להתקיים. לפני 15 שנה כבר היה צריך להעביר אותו. המסר ברור, תודה רבה. עוד רגע. עוד עניין של אכיפה שחברי הכנסת לא אוכפים על עצמם,

זה החובה שלהם לדווח לציבור ולהגן עליו בזה, עם איזה חברות טבק ולוביסטים שלהן הם נפגשו. אז אני מבקש, אכיפה זה לא רק כלפי אחרים, זה קודם כל מתחיל מכם, מדוגמה אישית. תודה רבה לך על סדרת החינוך.

אני אוהב סדרות חינוך. רק שנייה.

לא, השנייה נגמרה. מר גטניו, מר גטניו. פקידים מנהלים את המדינה, אתה מבין?

אתה תאלץ אותי להתייחס לא ברצינות בפעמים הבאות, כשאתה לא תשמע לי. כשאני אגיד לך לא, זה לא. נקודה. משרד המשפטים, גברת נילי פינקלשטיין, בבקשה. אני מהמחלקה הפלילית בייעוץ וחקיקה, ולקראת הדיון ובעקבות פניות שקיבלתי, ערכתי איזושהי בדיקה מול גורמי האכיפה כדי להבין מה נעשה ומה ניתן לעשות מבחינת אכיפת העבירות שנקבעו בחוק. בהמשך לדברים שהבהיר היועץ המשפטי לוועדה, אני מזכירה שהחוק לא קבע סמכויות אכיפה ופיקוח, אבל כן קבע עבירות פליליות. המשמעות של הקביעה באופן הזה היא שאת העבירות הפליליות ניתן לאכוף רק למשטרה יש סמכות לאכוף את העבירות האלה. וזה רק אם מישהו התלונן. אין אכיפה אקטיבית. נשמע אחרייך את היועצת המשפטית של המשטרה. אני עוד לא אומרת מה קורה בשטח, אני מתארת את המצב המשפטי. כרגע יש עבירות פליליות והסמכות לאכוף אותן לא הוגדרה בחוק על אף גוף. לכן מין בררת מחדל כזאת היא שהמשטרה היא הגוף היחיד במדינה שמוסמך לאכוף את העבירות האלה. בנוסף לכך, יש ערוץ אפשרי של אכיפה מינהלית באמצעות חוק העבירות המינהליות, אבל הערוץ הזה דורש גוף אכיפה שיכול לקחת על עצמו את האכיפה של העבירות כעבירות מינהליות. מעבר לזה, יש אפשרות בחקיקה לקבוע מנגנוני אכיפה נוספים. תודה שאמרת לנו את זה, עכשיו אנחנו יודעים מה התפקיד שלנו. היועצת המשפטית של משטרת ישראל,

בוקר טוב, אני אפתח ואומר שאומנם אכן למשטרה יש סמכות לחקור כל עבירה פלילית מהקלה ועד לחמורה. ככלל, המשטרה לא מטפלת בעבירות קנס בדרך כלל, למעט עבירות מסוימות שהוגדרו כמו,

עבירות תעבורה ברמה מאוד מאוד נמוכה; העבירות של הקורונה מוגדרות כמשימה לאומית וזמנית. הסיבה לכך מאוד ברורה המשמעות של משטרת ישראל כשהיא פותחת בחקירה, זה להפליל אנשים. זה לפתוח להם תיקי חקירה, זה רישום פלילי שלא לומר שיש לו המון משמעויות אחרות. אני לא אפרט פה על עיכובים ומעצרים. יש שאלות נוספות שצריכות לעלות,

מי יגיש את כתב האישום, איזה בית משפט ידון. יש המון שאלות שנלוות לכל מה שקשור לפתיחה בחקירה פלילית. אני אומר שמרבית עבירות הקנס, הפליליות אבל בהיבטים רגולטוריים, לא נאכפות על ידי המשטרה למשל פקודת הדיג, אז משרד החקלאות בתמונה. זה משהו שהוא מאוד סביר.

באירועים הללו יש דרכים אלטרנטיביות ולא חקירה פלילית על ידי המשטרה. יש עבירות מינהליות,

יש הגדרה של עבירות חטא ומי שאוכף אותן היום הם גופים ייעודיים שהוסמכו למטרות האלה. יש מפקחים לא שוטרים אלא מפקחים שזה תפקידם: לטפל בתחום הצר והמאוד חשוב שעליו הם מופקדים. אני אתן דוגמה רלוונטית למקרה שלנו, בריאות הציבור. מעבר לזה, אני בטח לא אפתיע אף אחד כשאני אומר שמשטרת ישראל, על שלל התפקידים שהיא מבצעת וההיקף שלהם ביחס למשאבים, לא מתעדפת אכיפה של עבירות קנס. היא מפעילה את מלוא כובד משקלה על לחימה בפשעים חמורים, בארגוני פשע ובסדר ציבורי. גברתי, אני אומר לך בהומור שיש כאלה שיחלקו עלייך, ויגידו שרואים אותם דווקא יותר באכיפת קנסות. כמי שבא מהנגב, זאת התחושה שלי. האמירה הזאת משתלבת עם האמירה הרחבה יותר, שבמקומות הנכונים צריך להימנע מהכתמת אזרחים באכיפה פלילית. בעניין הזה, אני חושבת שגם משרד המשפטים יכול לומר את דברו. באופן ספציפי אני אומר שגם מה שקרה עם החוק הזה מצביע על העובדה שמשטרת ישראל, מלכתחילה היה ברור שלא אמורה לאכוף אותו. עוד בדיונים על הצעת החוק המקורית, נציגי המשטרה שנכחו בהם הבהירו שלא מדובר באכיפה שתיעשה על ידינו. אנחנו גם הסברנו למה. אני גם אגיד שבתיקון האחרון, אדוני, שקרה ממש לאחרונה, משטרת ישראל אפילו לא נכחה בדיונים כי היה ברור שזה לא מונח לפתחנו. שוב, ההיגיון לכך מאוד - - - גברתי, תודה. אני חושב שהצלחת להבהיר לנו בצורה הכי ברורה את ההעדפות של המשטרה, ובצדק. את יודעת מה? גם אנחנו לא רוצים שבררת המחדל הראשונה תהיה הכתמה פלילית. יש מדרג. זאת דעתי, ואנחנו מדינה דמוקרטית. מאז הכנסת העשרים לכנסת העשרים ושלוש השתדרגנו ואנחנו מדינה דמוקרטית. בדרך לכיוון אחר, אבל כרגע עדיין דמוקרטית. גם אנחנו חושבים כך. אם גם האכיפה המינהלית וקנסות לא יעזרו והתופעה תחמיר, תסכימו איתי שעומדת הזכות למחוקק למרות זאת לחוקק. כבר היום יש סמכות שיורית. אני אומר לך בגדול שגם אנחנו לא מעדיפים שתהיה הכתמה פלילית. תודה רבה, אני חושב שהדברים הובנו.

בבקשה. מאחר ואתם תבואו הרבה, זה שנרשמתם לדיון לא מקנה רשות דיבור. יכולת לסיים את הדיון ורק לזכור את הפנים שלכם.

אני מהאגודה למלחמה בסרטן. אני רוצה להזכיר ולחדד את נושא מגפת העישון, שבאמת גובה את חייהם של 8,000 איש מידי שנה,

כמו שהוזכר, גם 800 אנשים שמעולם לא עישנו. החשיבות של החוק היא באמת מתוך רצון להוריד את שיעורי העישון דרך מניעת התחלת עישון על ידי בני נוער. אני חושבת שהאינטרס הזה הוא אינטרס ציבורי לא רק בהיבט הבריאותי, כי מגפת העישון גורמת לא רק לתמותה אלא גם לתחלואה מרובה. לכן האינטרס הציבורי נוגע גם בהיבט הכלכלי. בסופו של דבר, כל ההשקעה הרבה בבריאות היא כתוצאה מעישון. היועצת שלי אמרה לי אתמול, בדיון מקדים שקיימנו לפני הדיון היום, שיש מדינות שבהן החוק מגביל מגיל 21, מתוך הנחת עבודה שאם הנער הבוגר לא יעשן עד גיל 21, הוא כבר לא יעשן. השאלה אם זה מבוסס. יש תוכנית עולמית, אסטרטגיה סדורה, להורדת שיעורי עישון. הצעדים שהחוק הזה נוקט בהם, הם חלק מאותה אסטרטגיה שחלקה מדברת גם על העלאת גיל המכירה לגיל 21. עוד נקודה שאנחנו לא נוגעים בה כעת היא העלאת המיסוי על מוצרי עישון, שהיא עוד מדרגה למניעת התחלת עישון בקרב בני נוער. אני חושבת שזאת צריכה להיות המחשבה שעומדת בראש כל מי שדובר כאן. בשורה התחתונה, אנחנו באמת מדברים על חיי אדם. אנחנו יכולים להציל חיי אדם. המיסוי לא יעזור כל כך אם במקביל לא נחזיר את הסמכות ההורית במדינת ישראל. בבקשה, דנה. אני משחרר כדי לא לקבל אולקוס. שמעתי שנאמר שלא רואים אכיפה. אני יכולה לומר שזה לא מדויק. יש הרבה מקומות שבהם הארונות תקולים, הגיעו תקולים או שהם לא נסגרים עד הסוף כי ככה הם בנויים. יש הרבה מקומות שרואים בהם את חפיסת הסיגריות והמטרה העיקרית של החוק היא להסתיר את זה מהמרחב הציבורי, כדי שזה לא יהיה משהו נורמלי. אנחנו רוצים שילדים יגדלו במדינת ישראל, כשמוצרי עישון הם לא משהו נורמלי. שהם לא רואים את זה בפרסומות, שהם לא רואים את זה בפרסום סמוי, שיש שחקן שהם מעריצים והוא מעשן. זה לב ליבו של החוק. דבר אחרון להוסיף, ברשותך, בסופו של דבר ניתן פרק זמן ארוך מאוד להתארגנות לכל הגורמים, גם לגורמי המסחר, גם לרשויות האוכפות והמחוקקות. אנחנו מדברים על למעלה משנה וחצי ואני חושבת שזה צריך לעמוד בראש העניינים. אם אנחנו על הקמת גוף שינהל את כל נושא המלחמה במגפת העישון, ברור לכולנו שייקח זמן עד שזה יקרה.

לפרק הזמן הזה, צריך להטיל סמכויות ספציפיות ואחריות ספציפית על מי שיכול לאכוף את החוק. אנחנו ממליצים על המשטרה.

ד"ר מרק לוריא.

תודה שאתה מקיים את הדיון. אני כן התלוננתי על הנושא הזה ואני מדבר רק על נושא איסור ההצגה. התלוננתי במשרד הבריאות. אחרי שהחוק נכנס סוף סוף לתוקף בינואר, משרד הבריאות פרסם מודעות בעיתונות שאומרות: אם אתם רואים את זה, תשלחו הודעה לכתובת אי-מייל כלשהי.

הודעה לכתובת האי-מייל וקיבלתי את התגובה הזאת של משרד הבריאות: "לצערי, אין בחוק סעיף המאפשר אכיפה בכלל ולכן אין אפשרות לאכוף את החוק." זאת התגובה של המשרד וזה גם פורסם אחר כך בעיתונות. אותו פקיד שכתב לך, מילא את תפקידו. התייעצתי גם עם עורך הדין עמוס האוזנר ואחרים, ואמרו לי לפנות למשטרה. פניתי למשטרה, הייתי בתחנת מוריה בירושלים ואחרי שבוע הם אמרו לי שהם סגרו את התיק. מה הסיבה שהם סגרו את התיק? זאת לא עבירה פלילית. אז עכשיו קיבלנו סוף סוף איזושהי אמירה של משרד המשפטים שזאת כן עבירה פלילית. דרך אגב, גם הם נתנו לי פתק למי כן לפנות, הם אמרו לי לפנות למשרד

אתה יודע, המציאות הזאת קורית יום-יום. הכנסת מחוקקת חוק, המשטרה עוד לא מעודכנת. לדוגמה עכשיו, בעידן הקורונה. ועדת הקורונה אישרה או לא אישרה ומכוח זה, גם קנסות או צווי סגירה שניתנו קודם, בטלים. השוטר אומר לו: יש לך צו סגירה והוא תקף. שאלתי יועצת משפטית של ועדת הקורונה והיא אומרת לי שזה מבוטל רטרואקטיבית. אני לא מתפלא על המחלוקת הזאת. בבקשה, אדוני, תמשיך. המשכתי ושלחתי פנייה למשרד הפנים והם הפנו את זה למשטרה. קיבלתי פחות או יותר את התשובה שקיבלנו עכשיו. קודם כל, הם אמרו שזאת לא עבירה פלילית

שהסמכות היא בידי שר הבריאות והוא צריך למנות וכולי נא לפנות למשרד הבריאות.

פניתי לוועדה שלכם ודרך אגב, הוועדה הכי מקצועית בכנסת, קיבלתי תשובה מאוד מאוד ברורה שזאת כן עבירה פלילית ולכן, רק המשטרה יכולה לאכוף את הוראות החוק. העברתי את כל המסמכים האלה גם למשטרה, גם למשרד לביטחון פנים, גם למשרד הבריאות. אף אחד לא הגיב. העברתי גם ליועץ המשפטי לממשלה לענייני פלילים, שהעביר את זה כנראה לעורכת הדין נילי פינקלשטיין. כבר כמה חודשים אני מחכה לתשובה וסוף סוף היא ניתנה הבוקר. אני אגיד לך מה הפתרון שאני רואה, ואני רוצה לתקן את המצב לחברי הכנסת. אני רואה את זה בכל מקום. צילמתי ארבעה מקומות בירושלים השבוע, שניים בדיוק ליד הבית שלי, שרואים בהם בבירור את הסיגריות כשנכנסים. בחלק מהן יש וילון ובכל פעם שאני נכנס, הווילון פתוח. לדעתי, אם תהיה אכיפה, ואני לא מדבר על אלפי שוטרים שיסתובבו בכל הארץ. אני מדבר על שני שוטרים, זה כל מה שאני מבקש. שני שוטרים עם הכתבת של ערוץ 12. הם ייכנסו, יראו את זה כמה ימים ובזה נגמר העניין. הרשות המקומית היא כן פתרון, אבל זה תהליך ארוך של עבירה מינהלית. הבעיה עם רשות מקומית היא שיש הרבה חנויות נוחות שמוכרות סיגריות, שהן בדרכים, בהן אין רשות מקומית.

בכל מטה יהודה, המועצה האזורית הכי גדולה בארץ, יש אפס פקחים. אין להם פקחים בכלל. זה המצב. לסיכום, מה אתה רוצה שיהיה? אני רוצה שהוועדה תחליט שהמשטרה תעשה את מה שהחוק מטיל עליה. לפי דעתך אפילו לא צריך תיקון חקיקה.

שהם יאכפו את החוק. יש עשרות אלפי שוטרים שנמצאים בכל הארץ,

מתי נדע נתוני עישון? הייתה ירידה?

דיון שלם ואנחנו לא יודעים האם החוק אפקטיבי?

יהיו, יהיו. יש לי נתונים מרשות המסים מחצי השנה האחרונה, ויש עלייה של 17% בערך בכמות הסיגריות שנמכרו בארץ. בטבק לגלגול יש ירידה של יותר מ-60% בגלל השינוי במחיר. השינוי במחיר של טבק לגלגול קרה בתחילת 2019 וראינו ירידה בגלגול ועלייה קטנה יחסית של מספר הסיגריות. מתי הפעם הבאה ייערך סקר העישון של משרד הבריאות? יש עלייה. היא לא של 30%, היא בערך 17% מתחילת השנה.

עורכת הדין טל וינר שילה, בבקשה. לעניין העבירות המינהליות, אני רוצה להגיד שמשרד הבריאות, כמו שכבר הוזכר, אין לו מערך אכיפה מתאים בשום נושא שנמצא תחת חסותו. אין לו מערך אכיפה ואם יהיה תיקון חקיקה כזה, מדובר בתיקון תקציבי שידרוש תקנים. גברתי, רגע. הבנתי שאני מדבר עם יועצת משפטית ולא עם תקציבנית של משרד הבריאות. תעשי לי טובה, אני אוהב דיונים איכותיים ותאמיני לי, אני יודע שאם מטילים סמכויות, צריך לתת כלים למשרדים.

חשבתי שאת רוצה להוסיף משהו אחר. אני אגיד לך למה אני מתעקש, ראשית כי היום יום רביעי ובעוד כמה דקות אני צריך לסיים. דבר שני, אני לא רוצה לתת פרס לבעלי תפקידים ממשרדי ממשלה כאלה ואחרים, שצריכים לבוא לומר את העמדה שלהם ולא באים לדיונים.

יש אורחים בזום שרוצים להתבטא בקצרה ולא דיברו? אני לא מבין גדול במסחר, אבל אני זוכר שבחקיקה הקודמת פיליפ מוריס היו דומיננטיים. הם איתנו בדיון?

לכולם, אני סמנכ"לית רגולציה ותקשורת בפיליפ מוריס. חשוב לי להגיד שמרגע שהחקיקה עברה, עשינו כל מאמץ למרות שהיו לוחות זמנים מאוד קצרים, כדי לעמוד בחוק באופן מלא. זה כלל עבודה מול מפעלים בחו"ל, שהיו צריכים להתאים את כל האריזות לחוק בישראל. עשינו את זה באופן מלא ודאגנו לעבוד בשיתוף פעולה עם אלפי קמעונאים ברחבי הארץ על מנת לוודא שבאמת הם מקבלים סחורה לא ממותגת ועומדים באופן מלא בחקיקה. אחד הנושאים שעלו בזמנו בחקיקה, והעלה את זה עכשיו חבר הכנסת לשעבר גליק, הוא ש-70% מהמעשנים הקיימים לא מצליחים להפסיק לעשן. מה שלנו חשוב ובעבר דיברנו עליו, הוא שגם אותם שלא מפסיקים לעשן חלקם לא רוצים חייבת להיות להם אלטרנטיבה שהיא פחות מזיקה עבורם. רק לאחרונה, ממש השבוע קיבל מינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, החלטה אחרי שלוש שנים של בחינה מאוד מאוד מקיפה, בה הוא בדק גם מידע שפיליפ מוריס העבירה לו וגם מידע עצמי. הוא הגיע למסקנה שיש מכשירי עישון אלטרנטיביים, שמבוססים על חימום טבק ולא על בעירה. בגלל שהם רק מחממים ואין שם בעירה, הם מפיצים משמעותית פחות חומרים מזיקים. הוא לא קיבל שום החלטה כזאת. למה נותנים לה לעשות כאן פרסומת? אדוני, אני מבקש לתת לה לדבר. במהלך הדיונים בפעם הקודמת לא הייתי בחלק מהדיונים. הצטרפתי לחברה רק עכשיו נאמר לפרוטוקול על ידי משרד הבריאות, שברגע שרשות התרופות האמריקאית,

תקבל החלטה לגבי הפנייה של חברת פיליפ מוריס זה לא קשור לפיליפ מוריס עצמה אלא דובר באלטרנטיבות פחות מזיקות למעשנים, נאמר לפרוטוקול של הוועדה שהמשרד יהיה מוכן לשבת ולבחון את כמה זמן דיבור היא מקבלת ולמה נותנים לאנשים - - - אדוני, אני אמחק אותך מרשימת התפוצה ואתה לא תדבר יותר בוועדת הכלכלה.

אני יודע לטפל באנשים כמוך. אין לך תרבות דיון בכלל. בבקשה, נא להזדרז. ההחלטה של ה-FDA היא החלטה היסטורית. אנחנו מבקשים שכמו שמשרד הבריאות התחייב בוועדה וגם כמו שהוא התחייב לפני בג"ץ, ייפתח דיון על מנת לבחון איך אנחנו משנים את ההגדרה שמוצרים אלטרנטיביים שמבוססים על בעירה לא יוגדרו באותה הגדרה כמו סיגריה, ותינתן להם - - - סליחה, קשקוש מוחלט. תמר, לא. זה מפריע לי. פשוט קשקוש מוחלט. אין שום החלטה כזאת של ה-FDA. תמר, לא. הפרוטוקול לא רושם. תמר, לא.

אחת הבעיות שהחוק הזה בא לפתור זה האופן שבו הם דוחפים את הסיגריות האלקטרוניות והאלטרנטיביות לבני נוער. אז עכשיו הם גם רוצים להמשיך להעביר את זה ברישוי הוועדה. גברתי, אני לא פותח את זה לדיון וזה לא הדיון.

אני מבקש לסכם במספר משפטים בודדים. אנחנו מבקשים שגם הרגולטור הישראלי, כמו ה-FDA, יביא לדיון ויבחן את מכלול הראיות המדעיות. אני אענה לך. אני מכבד את דעתך, שמענו אותה. בשונה מאחרים, האוזניים שלי מחוסנות לשמוע דברים שמקפיצים אחרים. תקשיבי, אם את חושבת שיש מקום כפי שציינת, אנא פני למשרד הבריאות. הוועדה לא תהיה אקטיבית בנושא הזה.

סתמנו את הדיון. תפני למשרד הבריאות, אדרבה. רבותיי, אני רוצה לגשת לסיכום. קודם כל, הוועדה מודה לכל החברים שהשתתפו, לחברי הכנסת, לאורחים ולאורחים בזום. הוועדה דורשת ממשרד הבריאות להעביר אליה עד ה-16 באוגוסט 2020 סקירה מפורטת ונתונים המתייחסים למספרי המעשנים בכל שנה, לגיל המעשנים וכדומה, ליישום החוק בנושא פרסום והגבלת שיווק של מוצרי טבק ועישון. הוועדה התרשמה כי על אף שחלק מהוראות החוק נכנסו לתוקף במרס 2019, לא פעל המשרד לקדם אכיפה אפקטיבית של החוק. הוועדה קוראת למשרד הבריאות להביא לכנסת הצעה לתיקון החוק, שתקנה סמכות פיקוח ואכיפה לאנשי משרד הבריאות, לרבות סמכות להטלת עיצומים כספיים. ואני אומר לכם למה אני דורש את זה, כי בהצעת חוק ממשלתית שאתם הבאתם, משרד הבריאות, הייתה התייחסות לסמכויות אכיפה. אנחנו נעזור לכם אם צריך תקנים ממשרד האוצר וכל כלי עבודה. אנחנו נעזור לכם כוועדה. לכן אנחנו דורשים את זה מכם, שאתם תביאו הצעת חוק מתוקנת שתטפל בסוגיית האכיפה. בנוסף לאמור, הוועדה קוראת לנציג משרד הבריאות לסיים תהליך שהוא מקיים, בעניין האכיפה דרך המנגנונים של חוק רישוי עסקים לגבי הוראות החוק הרלוונטיות לבתי עסק.

כי על אף שהתפרצות הקורונה כעת במוקד, קיימים גורמי תחלואה קשים כתוצאה מעישון של מוצרי טבק.

הוועדה בראשותי תיתן עדיפות ותקדם הצעות חוק עם סמכויות פיקוח ואכיפה שתעביר הממשלה. תאמינו לי, למרות שגברת לאה ורון יש לה סדרי עבודה ברורים והיא לא אוהבת לבטל דיונים, גם אם יהיה סדר-יום, תביאו את הצעת החוק הממשלתית ואנחנו נזיז את הכול ונקדם אותה. לא יהיה לכם שום תירוץ. תודה רבה, הישיבה נעולה.

בשעה 10:26.